אני שמח לפתוח את הישיבה של הוועדה המיוחדת לפניות הציבור, א' תמוז תשפ"ג. את הדיון הקדשנו היום לציון יום פניות ותלונות הציבור בכנסת, הבנתי שיש היום גם יום הנציבות, אז יצא לנו באותו יום ואני שמח על הנושא הזה. את הדיון הזה הקדשנו לנושא שהתחלנו בו מתחילת הקדנציה הזאת בוועדה על מנגנון פניות ציבור. זה נושא שקודמתי בתפקיד יושבת ראש הוועדה הקודמת התחילה בנושא הזה, וה-ממ"מ עשה עבודה קשה מאוד. כבר ביום כניסתי לתפקיד, או בימים הראשונים לכניסתי לתפקיד יושב ראש הוועדה, הוא הציג לי את העבודה לראות מה קורה בעצם במשרדי הממשלה כולם: מה הוא המנגנון המחייב,

והרצון שלנו מהרגע הראשון לבנות מנגנון אחיד, לבנות איזשהו תו"ל בכל משרדי הממשלה. איך מתייחסים לפניות ציבור, מה היחס לפניות ציבור, איך זה עובד, מה דרכי הפנייה, מה דרכי המענה לחזק את מעמדם של נציבי תלונות הציבור בתוך כל משרד ומשרד ולתת להם את המעמד הנכון. אני שמח באמת להקדיש את היום הדבר הזה. אני חושב שהוא בראש סדר העדיפויות בכלל שלנו כנבחרי ציבור, אבל בטח בוועדה מיוחדת לפניות ציבור. אני חושב שגם אני מנסה לפחות בחצי השנה האחרונה יותר ויותר לפתור דברים מהשורש ופחות לפתור בעיה נקודתית של מישהו מסוים. לא שאני חושב שלא צריך לפתור את הבעיה הנקודתית כאשר יש, אבל אני חושב שככל שאנחנו ניצור יותר מנגנונים, אנחנו נצליח יותר בכלל. אמרתי את זה ביום הראשון לכניסתי לתפקיד, ואני אגיד את זה שוב: כשהייתי ראש עירייה בביתר עילית, לצורך העניין ישבתי בקומה 3, וקומות 2 ו-1 היו הקומות שנתנו שירות. אז אמרתי לפקידים שלי שביום שאזרח צריך לעלות לקומה 3 בשביל לקבל תשובה - צריך לעשות בדק בית אצלכם במחלקה. לא שאני אפנה אליכם ותטפלו באותו פונה אליי; אלא אני אקרא למנהל המחלקה, ואני ארצה להבין איך הגיע מצב שהבן-אדם היה צריך ללחוץ על המעלית לקומה 3, במקום לסיים את הטיפול בעניינו בקומה 2 או בקומה 1. אני חושב שזה צריך להיות נר לרגלינו,

אני יודע שיש כאלה שחושבים אחרת, אני כך חושב, אני חושב שזו הדרך הנכונה. אני חושב שזה הרבה יותר אמיתי ואולי פחות פופוליסטי, אבל הוא יותר נכון. תמיד יהיו דברים שהם נופלים בין הכיסאות, אבל ככל שדברים יעבדו יותר נכון בכל משרד ומשרד, כן ייטב לאזרחי ישראל. כי בסוף זה התפקיד שלנו גם של פקידי הציבור, גם של נבחרי הציבור. בסוף אנחנו כולנו יש לנו מטרה אחת, אנחנו משרתים ציבור. אנחנו מקבלים את השכר שלנו מהציבור. כל אזרח במדינת ישראל משלם מיסים ומשם משולם שכרנו. שכרנו כחברי כנסת, שכרנו כפקידי מדינה, שכרנו כעובדי מדינה, עובדי רשויות מקומיות, כעובדי ציבור. הם הבוסים שלנו. הם צריכים להיות מרוצים מהשירות, וזה לא משנה באיזה מקום אנחנו נמצאים. אני שמח על היום הזה. אני שמח שהדיון היום באמת יוקדש בדיוק לדבר הזה. אנחנו כן נרצה לשמוע בדיון את ד"ר תהילה שחר מה קרה במשרדים שלא היו לנו תשובות סופיות לגבי הדברים האלה, ומה הדברים שאנחנו חושבים שצריכים לעשות, כן לאחד בעקבות אותה עבודה באמת מדהימה שעשיתם. אבל אני אתן קודם לאבי, כמה מילים. קודם כל, תודה רבה, שלום לכולם. אני מאוד מאוד שמח להיות פה, אני מודה ליושב הראש על ההזמנה. אני מודה לך יותר מההזמנה על העלאת הנושא לסדר היום, וגם על שימורו. היינו פה לפני בערך 4 חודשים. אני שמח להגיד שכמו שדיברנו אז, אנחנו ממשיכים בהתקדמות. יש לנו שני משרדים שכבר הוקמו מאז, זאת אומרת שני משרדים שבהם הוקמו אגפי שירות שבתוכם יש את סוגיית פניות הציבור. יש לנו עוד 3 שנמצאים כבר בהליכים מכרזיים, ויש לנו עוד כמה שאנחנו איתם ממשיכים בתהליך. נמצא איתי פה גם חברי איתן פסח, מנהל היחידה לשיפור השירות במערך הדיגיטל הלאומי. אנחנו עושים את הדבר הזה כתף אל כתף. וגם עמית בן ארצי ושרונה מהצוות שלי, שמובילים את התחום המקצועי. הכנו מצגת קצרה אדוני היושב ראש אם תרצו שנציג אותה עכשיו או אחרי אז איתן ואני נעשה אותה ביחד. (באמצעות מצגת) אז כמו שאתם רואים, נמצאים פה בעצם לפניכם הרשימה הקיימת של אגפי השירות במשרדי הממשלה השונים. מה שתראו בצד ימין אלה כבר יחידות שקיימות, ובכל המשרדים האלה יש אגפי שירות - דבר שלא היה בעבר כמו שהסברנו בישיבה הקודמת. נבנה, תוקף, תוכנן וסודר בתפקוד הרוחבי שיצא על ידינו. מצד שמאל של השקף אתם יכולים לראות בעצם את המקומות שבהם יש לנו אגפים חדשים, כולל שני אגפים חדשים ממש בשני המשרדים, בתחתית הרשימה מצד שמאל. שני האגפים האלה זה אומר, שבשעה טובה יש לנו מנהל אגף, יש לנו מישהו שיכול לנהל את העסק ולהוציא קדימה את איוש המשרות הנוספות, וכמובן להקפיד על תהליכי העבודה. אז זה הדבר הראשון. השקף השני זה המקומות שבהם אנחנו נמצאים בתהליך. אז, כמו שאתם רואים, דיברתי על שלושה. יש לנו שניים שממש כבר בתהליך מכרזי אחד בממש לקראת סופו, בוועדת בוחנים. והשני ביציאה למכרז פומבי, ויש לנו עוד יחידה נוספת שאנחנו כבר בשלבי יישום מתקדמים מול בתי הדין הרבניים. וכמו שאתם רואים בסוף הרשימה יש לנו 4 משרדים שמבחינתנו עדיין לא בתהליך. כשאני אומר לא בתהליך זה לא אומר שהם לא עושים כלום, זה אומר שאנחנו נמצאים בשלבים כאלה ואחרים מול בחינה מולם. חלקם כבר זה בחינה מתקדמת שלהם ברצון ובהבנה איך להפעיל את זה. אבל חלקם עוד רחוקים משם ולכן אנחנו בקצב שהמשרד יודע להכין מצד אחד, והיכולות שלנו נמצאים איתם בשיח כזה או אחר. אבל אנחנו רוצים שיהיו שם גם שירות. זה ההבנה שלנו. חשוב להגיד עוד מילה לפני שאני מעביר לאיתן את השרביט, להראות לכם שנייה מה זה אומר,

מה נעשה, מה אנחנו עושים כל הזמן. אנחנו רואים ערך רב בכך שהשירות לציבור השתפר. אני אומר את זה תמיד, אני אומר את זה גם כאן ועכשיו. השירות לציבור לא השתפר כל עוד לא נדע לטייב את תהליכי העבודה. זה לא פונקציה של משרות, זה לא פונקציה של תקינה ואפילו לא פונקציה של מבנים ארגוניים. זה פונקציה של טיוב תהליכי עבודה. כשאני אומר טיוב תהליכי עבודה זה קודם כל ברמה העסקית בתחומי הליבה, של כל יחידה ומשרד. ואחרי זה זה כמובן ברמה הטכנולוגית. יש פה עשייה גדולה, חלק מהשינוי הגדול שאנחנו עשינו. זה לא רק בצד לייצר את הדברים האלה, לתמוך אותם. איתן ידבר תכף על תהליכי הכשרה ופיתוח, ויש פה נציגים אני רואה ממשרדי הממשלה השונים שאני אומר לכם שעושים עבודה קשה. העבודה הקשה שלהם היא לא מתבטאת רק בלהשיג עוד תקן או לשכנע את ההנהלה שלהם שזה חשוב, אלא בלייצר את הדבר הזה, וזה מורכבות שהיא קיימת, ולכן זה גם הזדמנות עבורי להגיד גם למי שפה קודם כל יישר כוח על העבודה הקשה. אנחנו נמשיך אתכם ממערך הדיגיטל הלאומי. אנחנו רואים ערך בשותפות המקצועית האמיתית הזאת. זה לא משהו שהוא מבחינתנו מובן מאליו, אבל הוא הכרחי להצלחה, ואנחנו נמשיך בדרך הזאת. איתן בבקשה. אוקיי, תודה רבה, אמשיך את מה שאבי אמר. אנחנו באמת עובדים במשותף במשך תקופה ארוכה כדי לייצר הסדרה, והצורך בה אני חושב שהוא מאוד מאוד ברור. זה עלה גם בתוך הדוח של ד"ר תהילה, דוח באמת מאוד מאוד מרשים. ולמעשה הבנו שבראש ובראשונה צריך לעשות הסברה מלמעלה של כל תחום השירות. ושירות זה הרבה יותר מאשר רק פניות ציבור כיחידה, כי יש פה ערוצי שירות שונים לממשלה והם צריכים להיות מסונכרנים ביניהם, וצריך לנהל אותם בצורה שמאפשרת מתן שירות איכותי. כי במסע הזה הלקוח יכול לעבור מערוץ לערוץ, והוא צריך לדעת מה קרה איתו בערוץ הקודם ולמה לצפות מבחינת רמת השירות שהוא צריך לקבל. ולכן אחרי עבודת מיפוי מול משרדי הממשלה, על בסיס פרמטרים של כמות ערוצי שירות של משרדים וכמות פניות ודברים נוספים - יצרנו מבנה של אגפים, יחד עם נציבות שירות המדינה. יש את אגף בכיר לשירות - נקרא אגף בכיר, ויש אגף א שירות לציבור. ולמעשה כמו שאתם רואים אגף שירות הוא לא בנאדם. אגף שירות זה אגף שיש לו נגיעה בכלל ערוצי השירות, בהסתכלות רחבה על כלל ערוצי השירות. נושא של תהליכי שירות ובנייה של תהליכי שירות, זה סוג של מקצוע שצריך לדעת לייצר אותו נכון. וכמובן, כל עולם מדידה ובקרה של איכות השירות, ניתוח נתונים והרבה מאוד דאטה שקיימת היום בממשלה וצריך ליישם אותה בצורה טובה. ישנם ערוצים שונים, הערוץ הדיגיטלי שהולך ותופס תאוצה גם בממשלה לא רק במגזר הפרטי, וצריך לדעת למקד ולנהל אותו. כמובן מוקדי שירות שזה היום הופכים להיות מוקדים רב ערוציים, צ'אטים ומיילים ומכתבים וטלפונים. לצד זה הנחיה מקצועית במקומות שבהם יש סניפים פרונטאליים, גם שם צריכה להיות הנחיה מקצועית, גם אם היא לא כפופה ישירות למנהל אגף השירות, כדי שהתהליכים יעבדו שם בסנכרון עם כלל הערוצים הנוספים. היה לנו חשוב מאוד שגם עולם ההדרכה וההכשרה זה עולם שיהיה בקשר לעולמות של שירות. כמובן שמנהלי הדרכה במשרדים כפופים לסמנכ"ל משאבי אנוש, ובעצם ההנחיה המקצועית של סמנכ"ל משאבי אנוש בעולמות של השירות, תהיה הנחייה מהסוג הזה. ובאמת, אולי גולת הכותרת של התהליך היה נושא של פניות ציבור. פניות ציבור זה תהליך שבו הייתה חוסר הסדרה, גם ראינו את זה בדוח ה-ממ"מ, והבנו מאוד שזה מקום קריטי שצריך לגעת בו. ולכן כפי שאתם יכולים לראות פה במבנה, דאגנו שבצורה אחידה תהיה הכפפה של פניות ציבור לתוך אגפי השירות. והסיבה המרכזית לכך הייתה שפניות ציבור זה סנסור מרכזי בהבנת התהליכים שקורים במשרד. זאת אומרת בגלל שפניות ציבור מקבלים פניות ממגוון רחב מאוד של יחידות מקצועיות, הם רואים תמונה שהיא תמונה רוחבית, ויכולים אח"כ ביחד עם אגף השירות לסנכרן את התמונה. מעבר לפנייה בודדת שצריך לענות לה ולתת שירות איכותי, לראות איך משפרים תהליכים. וזה זרז טוב מאוד לתהליכים הללו. ולכן היה חשוב לנו מאוד לשים את זה תחת אגף שירות. מה עוד שאגף שירות בגלל המקצועיות בתהליכי ניהול שירות - יש לו בעצם את הידע המקצועי איך לתכלל ואיך לתכנן תהליכי עבודה בתוך המהלך הזה. ולכן גם בדוח של הממ"מ נכתב שהוא קרה קצת לפני שיצאה אותה הסדרה, היא יצאה לקראת סוף העבודה שנעשתה. ובאמת יצא מסמך הסדרה, כאשר נעשתה כאן עבודה שאני רוצה באמת להציג רק את העיקרים שלה מתוך דוח הממ"מ. רותם כהן, לשעבר ביחידה לשיפור השירות, ושרונה מנציבות שירות המדינה ישבו על הדוח הזה ובאמת לקחו מתוכו כמה אמירות, ובאנו לראות האם אנחנו בכיוון, האם אנחנו באמת מיישמים. אז אחד מהנושאים המרכזיים שעלו זה הנושא של ההסדרה של איפה נמצא גוף פניות הציבור בממשלה. כמו שאתם יכולים לראות, יש כאן חלוקה בדוח ה-ממ"מ לכל מיני מקומות שבהם נמצאים האגפים. ובאמת אותה ההסדרה שדיברתי עליה קודם מיישרת קו: עכשיו זה ברור איפה צריך לשבת אגף פניות הציבור, וזה נושא שהוא היה חשוב, כי כשמדברים על נושא של אחידות צריכה להיות אחידות גם במובנים הללו. איפה שמתם את זה? שמנו תחת אגף שירות, תראה בשקף בצד שמאל מוקפים בעיגול תחת אגפי שירות, שיהיה כך בצורה אחידה. כי הראו בדוח ה-ממ"מ שבעבר בחלק מהמקרים זה היה בדוברות, וחלק בשירות וחלק במקומות אחרים. ולכן עשינו פה את ההסדרה הזו שתהיה צורה אחידה. עוד כמה אמירות שאתם רואים פה מתוך דוח ה-ממ"מ, הנושא של סטנדרטיזציה בטיפול. אז כמובן שגם ההסדרה. שבאמת הסדרנו גם את הנושא של מה התפקיד ומה הגדרת התפקיד של ממונה פניות ציבור בצורה מסודרת. זאת אומרת היום כשרוצים לגייס מישהו שינהל פניות ציבור - יש מבנה תפקיד מוגדר מה האחריות שלו? מה הוא אמור לעשות. ואנחנו גם יודעים, כרגע גם למי הוא כפוף. נושא של הנגשת מידע: יש לנו מתווה סטנדרטים לשירות שהוצאנו אחרי באמת עבודה שנעשתה עם משרדי הממשלה. המתווה הזה הוא בחלוקה לשנים משנת 2023 עד לשנת 2025, ולמעשה פרסמנו אותו וחלק מהנושאים שרשומים במתווה הסטנדרטים לשירות מתייחס לנושא של פניות ותלונות ציבור. חלק מזה אופן טיפול ואפשרויות של פנייה, ולמעשה יש פה סוג של כוכב צפון שמשרדים יכולים היום סמנכ"ל שירות יכול לקחת את הסטנדרטים ולראות אחד לאחד לפי שנים איך ומיישם אותם ואנחנו כמובן נבצע על זה בקרה. הסיבה שזה מחולק לפי שנים כי יש דברים שבאמת יחסית קל ליישם אותם, יש דברים שטיפה לוקחים זמן, בעיקר מערכות טכנולוגיות, זה תהליכים שהם טיפה יותר ארוכים. זה לגבי זה. נושא מאוד מאוד מאוד קריטי שעלה גם כן ב-ממ"מ זה נושא של ההכשרות, שממונה פניות ציבור נתקל בבעיה ברגע שההכשרה היא לא אחידה. ופה למעשה אנחנו ממש השנה נשיק את הבית-ספר הדיגיטלי לשירות הממשלתי לטעמנו, ולפי הבנתי ראשון בעולם של בית ספר דיגיטלי לשירות. הוא יכיל המון המון המון הכשרות דיגיטליות, כאשר המטרה היא בעצם לא להיות חסם בפני המשרדים שרוצים להכשיר את העובדים שלהם בעולמות שירות. אז יש שם יהיו שם קורסים לשירות פנים ארגוני; יהיו שם קורסים לפניות ציבור; יהיו שם קורסים לנושא של כתיבה שירותית; נושא של ניהול מוקדים; כל העולמות של השירות ייכנסו לתוך מערך הכשרה כזה, כאשר אנחנו נטמיע אותו בתוך הממשלה בצורה רוחבית יחד עם מנהלי הדרכה במשרדים ועם ממונה אגפי השירות, על מנת שיוכלו להכשיר את העובדים שלהם. ואנחנו כמובן נסייע במקומות שבהם צריך. וככה במקום שאנחנו נוכל להכשיר 20,

40 איש בשנה. אנחנו עכשיו ניחשף לאלפי עובדים בשנה שיוכלו להיחשף לתכנים של שירות וללמד וללמוד כמובן, הכל עם מערכי הדרכה. אני רוצה לתת לכם שקף אחרון, מה שנקרא חשיפה ראשונה של סרטון הפתיחה של קורס ממונה פניות ציבור. רק ככה שתתרשמו גם מרמת ההפקה וגם מרמת התכנים. וכמובן,

נשיק את זה בצורה מסודרת למשרדי הממשלה, אני מניח כבר ברבעון הרביעי השנה הזו. (הקרנת סרטון) גם עולם הלמידה משתנה, ולמעשה אנחנו מביאים את תפיסת השירות ואת איכות השירות לטלפון ולמחשב של כל אחד מעובדי המדינה. כמובן, עם תמיכה ועם עזרה במטרה לחשוף את התכנים ואת התהליכים וללמד את האנשים איך לעשות את זה נכון.

כאן אני שואל את עצמי כיצד בעבודה ממשלתית אפשר לשפר את הדבר הזה.

את פניות הציבור. ראיתי שהאגף במשרד החינוך הוא חדש, אז איך

מה קורה עם השירות הקונסולרי לישראלים בחו"ל?

פניות בנושא הזה של אזרחים שנמצאים שם,

עקב העיצומים שהיו במשרד החוץ בשנים האחרונות הלוך וחזור,

בטח בקורונה אבל גם לא בקורונה אנחנו מקבלים המון פניות שהאגפים האלה באיזשהו מקום נזרקו

אני אגיד על מה יש שם היום, ואיך בסוף זה ייפגש.

שהם קשורות לעולם השירות. הראשונה והמרכזית זה דווקא מוקד השירות, שהוקם לפני כמה

הגיעו אלינו למעלה מ-18,000 פניות ציבור, שלמען ההשוואה רק כדי להבין כמה עלייה הייתה - בחציון הראשון של שנת 2022 היה לנו 9,025 פניות, לעומת החציון הראשון בשנת 2021 שהיה

אנחנו הבנו את הסיפור המאוד מאוד גדול שיש פה, ולכן אנחנו גם שידרגנו את התפקיד של מי

וכרגע הוא בתהליכי איוש.

בכל אגף יש לו נאמן פניות ציבור שמטפל בפניות הציבור שלו ומעדכן גם את אגף פניות הציבור. ואם רוצים דיון מסודר לנושא הזה, אנחנו נשמח להגיע להציג את כל

אהרן אילוז מנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה.

ואחד הסיפורים זה באמת הנושא של האגף למעונות יום, האגף לעידוד תעסוקת הורים, כמו שזה נקרא היום.

זה אחד מהגופים שהגישו עליהם את מספר התלונות הגבוה ביותר. עלייה של פי 7.7 מהתלונות

ואנחנו פונים אלינו כאשר משהו נכשל. אנחנו קומה 3 וקומה 4 כבר של הטיפול בפניות. אחוזי המוצדקות שאנחנו מדברים מגיעים ל-54%, שזה יותר מהאחוז הממוצע על כלל התלונות שעומד על

שרק 12 גופים מתוך 53 מנגישים גם בערבית,

שזה כלי שהוא מאוד חשוב. יש את הסיפור של מנגנון ערעור, שלא כולם התייחסו אם קיים אצלם בכלל מנגנון

שלום לכולם, רות זך אחראית פניות הציבור באגף לדיפלומטיה ציבורית של משרד החוץ. אז מאוד שמחנו לשמוע את המחמאות

אבל אני מקווה שכולכם וכולם יצטרפו אליי שאם יש מחמאות למר סיסו שיצא - המחמאות הן גם הולכות לכל עובדי משרד החוץ שעזרו לו לאורך כל השנים עד לפני כמה החודשים לעשות עבודה

שזה נחמד וזה גם באמת מטיל עלינו המון עבודה,

וזו גם לא עבודה שהיא הכי נעימה לפקיד ממשלתי של מדינת ישראל לעזור לאזרחיו

וארה"ב מאוד מאוד נעלבה מזה, ומאוד לא אהבו לתת שירות. ולא רק זה: הם גובים אגרה שאתה משלם 2350$ על הטופס, על טופס בקשה לוויתור על אזרחות,

תודה רבה.

עידו דון יחיא, סגן מנהלת נציבות תלונות הציבור. אנחנו מאוד מזדהים עם התפיסה שנאמרה כאן לגבי החשיבות של האזרח כלקוח, הזכות שלו

שירות כמו שצריך זו בהחלט תפיסה שאנחנו מברכים עליה, ואנחנו רואים גם את השיפור. מה שמאוד חשוב לי להדגיש זה שתי נקודות. דבר אחד, כשמדברים על כל הנושא של

כי זו כבר שאלה אחרת אבל לתת איזושהי סוג של סמכות או משאב שישפר מאוד את שיתוף הפעולה של האגפים המקצועיים במשרדים השונים עם הממונים. זו הייתה נקודה אחת. נקודה שנייה, דיברו כאן אמנם על בינה מלאכותית ועל דיגיטציה,

אבל חשוב גם לזכור את אלה שעדיין קשה להם להתמודד עם כל הנושא של דיגיטציה ושל מערכות

אמנם זה תודות לסמנכ"ל השירות של משרד הקליטה שהיה בעברו אצלכם. אז ממש היום קורס כתיבה שירותית מה שפסח הציג מקודם התחיל היום במשרד הרווחה. זה ככה להראות שהדברים גם יורדים לרמת השטח. אני כן רציתי להתחבר לדברים שאמרו כאן חברי ממשרד מבקר

ואנחנו נקדם אותה,

סמנכ"ל כוח אדם בכל גוף הוא לפעמים יותר חזק מהמנכ"ל. אז יכול להיות פתרון, אבל אתם צריכים להציף את זה. לצערי במשרד הרווחה

הוא לא יכול לא לענות לו או להגיד אני לא יודע. אבי, זה בדיוק המצב שאני נמצא בו. אני תקוע, לא עונים לי. אני לא מנחה אותו. ברור לי שאני

קודם כל אני מסכים עם מה שאבי אומר.

זה קודם כל עניין תרבותי. אני מבין את הקושי לחלוטין. אני רוצה לחזור ולומר לגבי משרד הרווחה

כי אתה בא לבוס שלך ואתה אומר לו תקשיב, אני ניסיתי בכוחותיי וזה המקסימום שיכולתי להגיע, בוא תעזור לי. ויהיה לך הכלי שמאפשר לך

חושב שזאת הנקודה שמתחדדת פה.

השירות,

עוצמה לנהל את התהליך מקצה לקצה ולהגדיר

שהם בוודאי קשורים לתפיסת שירות ארגונית ולתרבות בתוך הארגון.

אני מסכים עם מה שנאמר פה על ידי קודמי, על ידי קובי. רק חשוב לציין באמת במסגרת הזו של הבית ספר הדיגיטלי לשירות, לצד הנושא של

הנה אני בדיוק עכשיו עושה הסדרה כרגע אצלי במשרד, בדיוק על הדברים האלו כדי לנסות להכניס את זה לתהליכים סדורים ועובדים, לבקרות סדורות ועובדות. אני מניח שככל שנתקדם ונתעצם עם המהלכים הללו, בדיוק הסטנדרטיזציה בנושא הזה תתהווה ותהיה רווח לכולנו.

בתי הדין, בבקשה. יהודה גוטמן,

אז אני מבין שאתה בשלבי יישום. כן, בשבועות הקרובים. אתה בוגר הוועדה הזו, אז אתה מכיר בדיוק, אבל שם אתה חדש אז בסדר. אני רוצה משפט אחד ואז אני אנסה לסכם את הדיון בכמה מילים. ברשויות המקומיות, נזרק פה בחלל, הכוח שלו נובע זה מבקר העירייה שהוא בעצם נציב תלונות הציבור. משם נובע בעצם הכוח שלו. נציב תלונות הציבור זה מבקר העירייה, זה תפקיד כפול והוא בעצם לא כפוף. ואחרי זה יש ראשי רשויות שעושות וכל ראש רשות עובד אחרת ואמר את זה קינלי בצדק. כל ראש רשות עובד אחרת בנושא הזה, מתייחס אחרת, יש כאלה שמטפלים בזה אישית, יש כאלה שזה המנכ"לים שלהם, יש כאלה שזה הדוברות, יש את השונות: אם יש 45 משרדי ממשלה, יש 250 רשויות מקומיות כמו שהיה בעבר - תאמינו לי ששם ההבדל הרבה יותר גדול כי אין גוף מתכלל ולכן יש שוני. רק בנושא ספציפית של פניות ציבור, תלונות הציבור זה היה מבקר כמו במדינת ישראל, אבל הוא נמצא בתוך הרשות המקומית, ולכן יש יחס. ואני מציע רעיון שחשבתי תוך כדי: אחד הדברים שמבקר העירייה בכוח שלו בסוף זה הדו"ח שהוא מוציא,

אם יוציאו דוחות של אדום,

יוציאו דוחות ויגידו - חבר'ה במחוז דרום היה כך וכך תלונות, ומהם כך וכך טופלו, במחוז צפון היה כך וכך,

פשוט אתה יודע באופן וולונטרי כזה להוציא דו"ח. הרי זה מה שקרה גם כשהוועדה הזאת עשתה את זה: הרבה משרדים פתאום התחילו להתכנס פנימה, הוציאו דו"ח ואמרו חבר'ה פה זה עובד אבל פה זה לא עובד. ככה אתה תגיד לי לדוגמה: מחוז צפון זה עובד, מחוז דרום זה לא עובד, בנוער צעירים זה עובד, בגיל השלישי זה לא עובד. לא שלא עובד לגמרי, עובד ברמה כזו או אחרת,

דו"ח פנימי כזה. הוצאתי לפני 4 חודשים ועוד שבועיים אני מוציא עוד אחד. אני בטוח שזה משפיע. אני בטוח שזה משפיע, כי הדברים האלה משפיעים בסופו של דבר. אנחנו נמשיך לעקוב, נמשיך לראות במשרדי הממשלה, לראות איך זה מתקדם, לראות איך התהליכים מתקדמים. ואני עדיין אומר - אם יצטרכו חקיקה אנחנו נעשה את זה. אנחנו נשמח מאוד שלא יצטרכו כי גם מכסת החוקים שלי מצומצמת, אבל אם יצטרכו אנחנו נעשה את זה. אנחנו כן רוצים לראות בסוף יותר ויותר את היחידות האלה גורמות לשינוי בתפיסה. בשינוי התפיסה של תפיסת הלקוח ושינוי בתפיסה של נותני השירות. ואני באמת רוצה להודות למי שעושה בסוף את העבודה. אני יכול לבוא ולנאום ולדבר בשידור, אבל מי שעשו את העבודה זו מנהלת הוועדה אתי וכל הצוות, תהילה שעשתה את העבודה בדוח ה-ממ"מ, לנציבות שירות המדינה, למערך הדיגיטלי, ולכולכם. תדעו שאנחנו הכתובת שלכם,

הכתובת שלכם. אנחנו נגבה אתכם, נעזור לכם, נסייע לכם ונדחוף אתכם בשביל שהתהליך הזה יצליח. שנוכל באמת לומר בעוד חצי שנה שמשהו השתנה בתפיסה ובתחושה. ותאמינו לי, מי שחושב שאזרחים נודניקים ולא שמים לב לזה - תאמינו לי שרוב אזרחי ישראל יודעים להעריך שירות, יודעים ליהנות משירות, יודעים גם להגיד תודה כשהם מקבלים שירות, גם אם המענה הוא לא בדיוק מה שהם רצו, בסוף לקוח כשהוא מקבל תשובה הגיונית, סבירה, באנושיות - הוא מקבל את זה. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 13:19.